בוקר טוב לכולם. היום ה-15 בפברואר 2023, כ"ד בשבט תשפ"ג. אנחנו פותחים את ישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות בנוכחות שר העלייה והקליטה, שאני שמח לארח אותו, גם ברמה האישית, מעבר למחלוקות הפוליטיות אנחנו חברים ועם הרבה מאוד הערכה. אני שמח שהוא הגיע לכאן גם כדי להשמיע את האג'נדה שלו וגם כדי לשמוע ממקור ראשון את הבעיות. אבל בראשית דבריי אני רוצה להתייחס קצת לעניינים שעל סדר היום כי הבוקר מפנים כוחות מג"ב את כרם בן אליהו בשילה. מדובר על עוול שנעשה, על צו שהגישו עליו ערר ואני לא מצליח להבין, אני אומר את זה גם לך,

אני יודע מה עמדתך, אבל אני לא מצליח להבין מהי הבהילות. אני חייב לציין שהממשלה לא גילתה את אותה בהילות בחאן אל אחמר מבחינת הצורך לפנות באופן מיידי אחרי פסיקת בג"צ שאפשרה את הפינוי כבר לפני שנים ארוכות. אני חושב שזאת עוד בעיה מבחינת ההתנהלות של הממשלה וחוסר היכולת שלה למשול. כשאנחנו מסתכלים על כך שבמשך חודשיים של משא ומתן קואליציוני המדינה הזאת המתינה רק בשביל שתסדירו את הסמכויות במשרד הביטחון, ולמרות שהוסדרו הסמכויות, או שלא הוסדרו עדיין הסמכויות, אחת מהשתיים, או שעבדו עליכם במהלך המשא ומתן הקואליציוני, או שהיום עובדים על הציבור, בכל מקרה זה נראה כאילו הדבר הזה פשוט לא עובד ואת המחיר משלמים כולם, גם ברמת המדיניות. אני הייתי מצפה שאם קמה ממשלה שאין לכם את מי להאשים בממשלה שעוצר אתכם, לכאורה, מלבצע מדיניות למען ההתיישבות אז במובן הזה מדובר בבוקר עצוב. יחד עם זאת חשוב לי להדגיש, גם בגלל שהכוחות נמצאים בשטח, כוחות מג"ב עושים את עבודתם, הם פועלים בהתאם להנחיות של דרג מדיני.

הכתובת בעיניי תמיד היא הממשלה שגם נושאת באחריות משותפת, כל אחד מהשרים אחראי גם על מה שעושה שר אחר גם אם זה לא בתחום משרדו. חשוב לציין את זה. עד כאן לעניין הזה, אם ירצה השר יתייחס. אני שמח שהוא נענה לפנייה שלי כדי לשמוע את הדברים. הכוונה באמת היא כדי לייצר שיח נכון מול משרד העלייה והקליטה. לא כל הדברים שעולים כאן הם בסמכויות של משרד העלייה והקליטה, אבל יחד עם זאת גם השר וגם אני, ואני חושב שכולנו,

במשרד,

את הכתובת שאמורה גם להיות הנציגה בממשלה לכל הסוגיות שיעלו כאן. אני אמנה את שלוש הסוגיות שאתה תשמע בהמשך. הראשונה בהן זה נושא לימודי העברית והמשבר באולפנים ועדכונים שעלו כאן מהדיונים שאנחנו נשמח שהמשרד יעשה,

הפרויקטים, ונושא חדש שעלה בדיון האחרון של הוועדה זה הרצון לבטל את הפטור ממע"מ שיש לתיירים, שזה משליך מאוד על התכניות החינוכיות שמגיעות לכאן, 100,000 חניכים בתכניות חינוכיות כמו 'מסע', 'תגלית' שמגיעים לכאן ובעצם המשמעות היא ייקור של העלויות ואז במקום שיבואו לכאן 100,000 בתכניות כאלה יוכלו להגיע לכאן רק סדר גודל של 75,000 חניכים. פה אני אבקש גם את המאמץ שלך מול שר האוצר. השר יפתח באג'נדה שלו, בדברים שלו, ואחר כך נשמע את כולם ובסוף אני גם אתן לך הזדמנות להשיב במרוכז. קודם

בוקר טוב. אני שמח על הדיון הזה, רק לפני שנעבור קדימה אני אתייחס להיבטים הפוליטיים שהעלית. אני חושב שאחד הדברים הכי משמעותיים שלמדתי בשנותיי בישיבה טרם יצאתי לשירות הצבאי זה לדעת להסתכל על מהלכים שלמים ולא על אירועים רגעיים. אני לא מתעלם מהאירועים הרגעיים, אבל אני כן רוצה לומר שהממשלה הזו הודיעה על הסדרתם של תשעה יישובים בהתיישבות הצעירה, אני כן רוצה לומר שאנחנו הולכים לאשר בנייה של קרוב ל-10,000 יחידות דיור, דברים שלא ראינו בתקופה האחרונה. וכן אני מאוד מצר על הפינוי שנעשה היום בבוקר, על אף המורכבות שלו, אבל אני מאמין בממשלה הזו, מאמין בהרכב שלה ואנחנו מתחילים לזוז. פה, אדוני היושב ראש, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על הדיון, דיון חשוב, זו הופעה ראשונה שלי לפני הוועדה, אנחנו נמצאים במהלכם של דיוני תקציב ואני רואה בכך הזדמנות להציג לוועדה מקצת ממשנתי, אני מגבש אותה בימים האלה, ועל אף שהוועדה, כפי שאמרת, נתונה בידי האופוזיציה, אני אגיד שהשיח הפוליטי, השיח בכנסת, נמצא בשפל, אני כן מצפה מהוועדה לשיתוף פעולה. צריך להגיד שאולי זאת מהוועדות הבודדות שנמצאות בידי האופוזיציה, אבל אני חושב שסוגיית העלייה והקליטה לא צריכה להיות, לא בידי האופוזיציה ולא בידי הקואליציה, אלא בידי עם ישראל כולם. מי שנמצא בתפוצות ורוצה לשוב ארצה רוצה לראות אותנו מאוחדים בסוגיה הזאת. אני בהחלט שמח לשמש כשר העלייה והקליטה של ממשלת ישראל. אני אציין רק שלפני כשנה, כשעוד הייתי חבר כנסת, ולומר את האמת לא דמיינתי שהממשלה תיפול כל כך מהר ושאני אהיה שר העלייה והקליטה אז, נסעתי למולדובה, ביקרתי במעברים. מי שמכיר אותי ברמה האישית יודע שאני ממעט מאוד לנסוע לחו"ל, חוץ מלבנון, מולדובה וצרפת בשבוע האחרון לא הרביתי לבקר, וכן בשבוע האחרון סגרתי מעגל - - - שלא יחשבו שהביקור שלך בלבנון היה במסגרת התפקיד כשר העלייה והקליטה. זה היה ללא דרכון. סגרתי מעגל בשבוע האחרון עם המטוס הישראלי הראשון שהגיע ממולדובה ואוקראינה, וזה בהחלט אירוע משמעותי מבחינתי. אני רוצה להגיד כאן משהו לכם ולהגיד משהו גם לחברה הישראלית, אמרתי אותו עת נכנסתי לתפקידי. הגדרתי יעד ראשון וחשוב, לחזק את ערך קליטת העלייה בחברה הישראלית.

לא רק קליטת העלייה על ידי המדינה ומוסדותיה, אלא גם על ידי החברה הישראלית, על ידי הקהילה הקרובה של כל אחד ואחד מאיתנו, שיכירו את סיפור העלייה, שיכירו את העולים, זה צריך להיות מונגש בבתי הספר, בתנועות הנוער, בגני הילדים, בכל מקום. בימים האחרונים נפגשתי עם הנהגת תנועות הנוער, אגב ממש בצל ההפגנה, בגלל זה העברנו את זה למשרדי בני עקיבא, וזאת על מנת לבחון שיתופי פעולה, על מנת ליישם בדיוק את הדברים עליהם אני מדבר. אין לי ספק כי דווקא בימים של מחלוקת עשויה משימת העלייה להציב יעד ציוני מחבר וקליטת העלייה היא מהות הציונות. יש לי הערכה רבה לפעילות המשרד בעשורים האחרונים, בוודאי לעובדי המשרד ובפרט לפעילותם בשנה האחרונה. אני רוצה לציין כי בשנה האחרונה נקלטו בישראל למעלה מ-75,000 עולים, זאת כאשר הנתון השנתי הממוצע עומד על כ-25,000 עולים בשנה, ואני רוצה להדגיש כאן משהו. הנתון המסחרי הזה, אדוני היושב ראש, מציב אתגר גדול בפני מדינת ישראל, אתגר שעשוי להתפתח להזדמנות או חלילה לקטסטרופה ולכאוס. המשרד פועל מזה תקופה ארוכה במתכונת חירום, 11 תחנות וון סטופ שופ, עובדי המשרד עושים לילות כימים והעלייה ממשיכה מחד ומאידך עולה הצורך לשיפור הקליטה. אנחנו בהחלט יכולים לעמוד על טיבם של התהליכים, לבחון אותם, אבל בסוף את התוצאות נדע רק בעוד מספר שנים. אני מדבר על היבטי התעסוקה, היבטי חינוך, רווחה ועוד. אני רוצה לדבר על משהו שאולי הבאתי אותו מהצבא בהקשר של איך אנחנו מתייחסים לטירונים, אבל בהקשר הזה אני רוצה לדבר על העולים ולקרוא לזה מודל סיר הלחץ. הנחת היסוד היא כי עולה מתמודד עם בדידות, שינוי תרבותי, משבר תעסוקתי וכלכלי ואלו משליכים על החוסן של התא המשפחתי, על החוסן הנפשי ועוד. אם הילד יצליח להשתלב במסגרת לימודים באופן מיטבי הדבר עשוי להשפיע על פניוּת ההורים להשתלבות במעגל העבודה וגם על הילד עצמו וכן על זו הדרך. במילים אחרות, בפעולות שלנו כיום, ממש בשנה האחרונה, כי אין פה ימי חסד, ובשנה הקרובה, אנחנו מכריעים האם הנוער ימשיך למסלול לימודי נכון או חלילה להידרדר למסלול של נוער בסיכון. השתלבות מהירה בעולם התעסוקה או מסלולי רווחה, דמי אבטלה, ומכאן כן להוות נטל על המדינה. אנחנו בוחרים בין שילובם של מאות רופאים ותרומה משמעותית למערכת הבריאות או חלילה פגיעה קשה וירידה מהארץ. אנחנו מדברים על 52 רופאים פסיכיאטריים שיעלו ארצה בשנה האחרונה, והאם הם ייקלטו וישתלבו וייתנו מענה ויסייעו, ואנחנו יודעים שזה צורך שהוא חסר, או שהם ובני משפחותיהם יהפכו לנטל כלכלי. זה בין השאר יכריע כיצד תסתכל החברה הישראלית על העלייה. ללימודי השפה העברית מרכיב משמעותי בקליטה וארחיב על כך בהמשך. אני רוצה להגיד משהו טיפה רגיש. המקרה של רצח הנער יואל להנגהל ז"ל לימד אותנו כי אנחנו עוסקים בחיי אדם. בשבוע האחרון נפגשתי עם ראש עיר של עיר חשובה קולטת עלייה. אני אומר לכם שנסתמרו שערותיי מהנתונים ששמעתי בחדר הסגור, הן לגבי המספרים והן לגבי ארץ המוצא של העולים, וכן, אנחנו עוסקים בחיי אדם. אז קודם הזכרתי את מודל סיר הלחץ בתקופת הקליטה הראשונה ואציין שמבחינתי יש ערך בלתי ישוער להשקעה בתקופה הראשונה ודיברנו על כך גם בשיחות שלנו, ובתוך זה ייכנסו מענקי הסתגלות, סל קליטה, שכר דירה, תכניות פל"א,

הכשרה תעסוקתית,

כל הדברים הללו מייצרים מכלול שהוא מייצר קליטה מיטבית בשנה הראשונה. לא אחת נדמה לי שבתוך הרעש התקשורתי אתגר הקליטה הולך לאיבוד וצריך לומר שאנחנו מדברים על מספר שעוני חול. מדברים על שעון חול בתפוצות שאינו מקל עלינו, לא ביחס לנתוני האנטישמיות, לנתוני ההתבוללות, ולא ביחס למלחמה באוקראינה. אף אחד אינו יודע, ואולי זה גם אינו המקום לדבר, כמה זמן תימשך המלחמה, מה יהיו גלי העלייה, רק אני אציין שההערכות לגבי השנה הקרובה דומות לשנה הקודמת, ואולי אפשר לדבר גם טיפה קדימה. אני השבוע ביקרתי בצרפת, הייתי בסרסל, יכול להיות שחברי מיכאל ביטון, חבר הכנסת ביטון, בהיותנו אנשי הפריפריה, בחרתי להיות בשבת בסרסל, להתחבר, להבין יותר איך הדברים נראים שם. הייתי בבית ילדים של כפר חב"ד. רק חלק מהחלונות היו שם ממוגני ירי. אתה רואה ילדים שוכבים על מיטות כאלה, שי, אתה זוכר את המראה? ואתה מרגיש את החרדה, אתה מרגיש עד כמה האנטישמיות נוכחת, עד כמה היא קיימת בשטח, עד כמה היא קיימת ברחובות. החסם המרכזי, מה מחזיר יהודים לצרפת, זה יוקר המחיה. שכר הדירה, היחלשות היורו מול השקל, אנשים חוזרים בגלל שהפנסיות נשחקו ואיבדו את ערכן. אם לא ניתן מענה ראוי לקליטה בשנה הראשונה, לשכר הדירה, בכלל להקלת ההסתגלות, אין טעם לקיום דיון, ותסלחו לי רגע על האמירה הלא פשוטה שאני אומר, אפשר לוותר על קיום הדיון בתיקון סעיף הנכד כי אנחנו מדברים דה פקטו על ביטול חוק השבות. אם לא נדע להתייחס לקליטה בשנה-שנתיים הראשונות בצורה רצינית, המשמעות היא שמדינת ישראל לא באמת מתכוונת לקלוט עולים. באשר ללימודי השפה העברית. קודם כל, אנשי משרד החינוך, אני מניח שהם כאן. לא, הם לא הגיעו, למרות הזימון שנשלח. סליחה, הבנתי שהם אמורים להיות כאן. ככה הם מתייחסים בערך לנושא. אני אתייחס לזה. אין צורך להכביר בחשיבות הדברים, האולפנים הממשלתיים חונים במשרד החינוך, אני כן קיימתי איתם פגישת עבודה בעניין, אדוני היושב ראש, וכן אני עומד בקשר עם משרד החינוך בעניין ובמרחב הפעולה שלי אנחנו מה שנקרא עשינו פעולה דחופה מיידית ודחפנו למעלה מ-20 מיליון שקלים כדי לחזק את האולפנים הפרטיים. זה הדבר הראשון שיכולנו לעשות כרגע. אני אגיד יותר מזה, במסגרת האולפנים הפרטיים, ואולי ירחיבו אחר כך אנשי המקצוע אם יהיה צורך, אבל אנחנו בוחנים ומפתחים מגוון כלים, הן מבחינת צורת הלמידה והן מבחינת אופן הלמידה ועושים חלק מהדברים יחד עם הסוכנות היהודית. אני מדבר על למידת עברית טרם העלייה ולאחריה, עברית טרמינולוגית לעידוד העלייה והקלה בהסתגלות המקצועית לרופאים ומשפטנים, למידה און ליין ולמידה פרונטלית, אנחנו מדברים גם על שילוב של קמפוס IL, בוחנים משהו בעניין הזה, למידה פרונטלית, בין אם זה לפני שעות הצהריים, אחר הצהריים, למידה שאולי גם תאפשר, למי שיבחר, לכל הפחות להשתלב בשוק התעסוקה. אנחנו מאמינים כי היצע מגוון ומנעד רחב של אפשרויות ייתן מענה ראוי. ברשותך, שתי נקודות לסיום. אני אומר את זה גם מלמידה שלי בתקופה האחרונה את המשרד, גם במפגש עם כל 11 מנהלי המרחבים, שמעתי מהם דברים מעניינים, חלק מהדברים אני אגיד כאן, אבל חלק מהדברים אני אדבר איתך עליהם בארבע עיניים, אבל בהחלט אחת הנקודות המרכזיות שאפשר לדבר זה שיש לנו ערים עם מאפייני קליטה מאוד בולטים. אנחנו מדברים בחיפה על למעלה מ-8,000 עולים יוצאי רוסיה ואוקראינה בשנה האחרונה, מספרים גדולים גם בקריות, כ-4,000. לעומת זאת נדבר על צרפת ואשדוד, על מאפייני קליטה יותר של עולים מצרפת וכן על זו הדרך אפשר לדבר גם על בית שמש. דילגת על נתניה. הזכרתי. ואני רוצה לומר, על אף הירידה בעלייה מצרפת, ירידה משמעותית, וגם עלייה מארה"ב, בכל אופן אני חושב שקונספט של בניית תשתית קהילתית תרבותית, לא יצירת גטו חלילה, אבל כן משהו שיקל במעבר ממדינה אחת למדינת ישראל זה כיוון שאנחנו משקיעים בו מאוד מאמץ. ונקודה אחרונה זה עידוד עליית צעירים. עידוד עליית צעירים זה משהו שאנחנו במשרד רואים בו ככלי, הן שיכול להיות הרבה יותר אפקטיבי, הרבה יותר אפשרי, אנשים יכולים לקבל החלטות וזה מתחבר אולי להערה שלך בהקשר של תיירות נכנסת, סוגיה שאני אלמד להתייחס אליה ובהחלט אסייע בעניין, אבל אני חושב שעליית צעירים זה דבר שיכול להיות מאוד אפקטיבי ומאוד ישים ואנחנו פועלים בהקשר הזה.

אנחנו מה שנקרא לא ברגע האחרון של תכניות התקציב, אלא קצת לפני הרגע האחרון ובגלל זה היה חשוב ודיברנו האם להגיע בשבוע הבא או בשבוע הזה, לי היה חשוב להגיע בשבוע הזה כדי לשמוע ואנשים שידברו כאן בהחלט יכולים להשפיע על תכנית התקציב של המשרד. אני בכלל חושב, אני משתדל שהקשבה תהיה אצלי שיטה ודרך לפעולה בחיים, הן לסיורים שביצעתי בתקופה האחרונה, הן למפגש עם מנהלי המרחבים. בהקשר הזה אני רוצה להודות מאוד לחבריי בסוכנות היהודית, במיוחד לך,

על הליווי הצמוד. אני רוצה גם לאחל בהצלחה למנכ"ל שלי שלא נמצא איתנו כאן, אבל הוא נכנס בשבוע האחרון לתפקידו ולכל צוות העובדים, וגם לך, אדוני היושב ראש,

אדוני, אפשר שאלה לשר? אני רוצה לעשות את המסגרת לדיון, אנחנו מוגבלים עד השעה 11:00, מאוד חשוב לי שהשר גם ישמע עולים שבמיוחד הצטרפו לדיון וכמה מהנושאים פה. אני אחלק את זה, אני אתן לשני דוברים מבחוץ וחבר כנסת בהתאם לסדר ההגעה שלכם, חברי הכנסת, כדי שכולם יוכלו לדבר והבטחתי גם לנציגה של האוצר, של הממונה על השכר, שנמצאת כאן, בגלל סוגיית האולפנים, לאפשר לה להתייחס יחסית בקדימות. עודד, אולי תשרטט את הבעיות. שרטטתי אותן קודם. אמרתי שאנחנו מתחילים עם סוגיית לימודי עברית והסוגיה של ביטול מענקי ההסתגלות, שלדעתי אלה הסוגיות הדחופות, ויש פה עוד סוגיות שיעלו בהמשך. אילונה ספוזניקוב נמצאת איתנו בזום. בבקשה, אילונה.

(מתרגמת מהשפה הרוסית): בוקר טוב לכולם, תודה לממשלת ישראל על הקליטה בארץ, אני מודה על חוק השבות שמאפשר לעלות לישראל. (מדברת ברוסית) ביקשתי שתמקד את הבעיה שלה. (מדברת ברוסית). (מתרגמת מהשפה הרוסית): הם הגיעו באוגוסט 22'. הם הגיעו ב-2 באוגוסט ואמרו להם שדמי סיוע בשכר דירה הם יקבלו רק עד סוף השנה. לא, היא אומרת דמי הסתגלות. מענק הסתגלות.

הרוסית): היא אומרת שכל הסיוע התקבל עד דצמבר ומדצמבר היא לא מקבלת שום דבר. היא לומדת באולפן? (מדברת ברוסית). (מתרגמת מהשפה הרוסית): היא מחכה מאוגוסט לאולפן, היא ממתינה. הם חיים בבאר שבע והם ממתינים לאולפן מאוגוסט. היא עלתה מרוסיה, ממערב סיביר היא עלתה. היא צריכה להמתין לאולפן, יש תור ממתינים מאוד ארוך בבאר שבע, היא כבר חצי שנה ממתינה לאולפן. היא עוד מעט תסיים לקבל סל קליטה אם כך. היא לא מקבלת שום סיוע, היא אומרת. לא, סל קליטה היא מקבלת. (מדברת ברוסית). (מתרגמת מהשפה הרוסית): היא מבקשת סיוע בשכר דירה. הם מוכנים לעשות הכול למען המדינה, אבל הם צריכים סיוע מהמדינה. תודה.

אדמיאם. (מדברת ברוסית). (מתרגמת מהשפה הרוסית): הם הגיעו ב-7 בדצמבר מסוצ'י ברוסיה. מודה על ההזדמנות לעלות לארץ. שלושה חודשים היא מחכה לאולפן. גם שואלת על הסיוע בשכר דירה.

אז איפה אתם עומדים בעניין ההסכם? וכאמור, אנחנו לא יכולים להתחיל במשא ומתן ללא מסגרת תקציבית. זאת אומרת שהמשא ומתן על האולפנים

איפה שהוא באזור מאי. זאת אומרת כל העולים שהגיעו עד עכשיו ואלה שיגיעו בחצי השנה הקרובה, אדוני השר, ימשיכו להמתין לאולפנים ולא יידעו עברית. אם הייתה שביתת רכבות הייתם מתחילים משא ומתן היום, אבל זה נושא שלא נורא

הסיפור הוא מאוד פשוט, המשא ומתן התנהל בתקופת בחירות, הממונה על השכר, הדרגים המקצועיים, הם אלה שקבעו, אי אפשר היה לכפות עליהם,

אני רוצה לדעת מדוע הנושא הזה לא מתקדם. להכניס את המורים למסגרת של 'אופק חדש' שהיא מסגרת

אני לא יודעת מה יהיה בספטמבר, יש המון פרישות. לפי המחקר של הכנסת 20% הם מעל גיל 61, הולכות להיות המון פרישות,

אני הייתי רוצה לתת למורה שעשתה מאמץ מיוחד להגיע.

כגון הרמה שלו לא קיימת בעיר שלו או יש לו צורך לקורס ערב.

אפשרות פטור למי שלא סיים אולפן מדיני של משרד החינוך, בשל אותן סיבות.

חבר הכנסת אילוז,

כי אני רוצה גם לתת לשר האוצר לשעבר ליברמן להתייחס לסוגיה הזאת כיוון שהוא נגע בה. אני רוצה לדבר. אתה תקבל גם את זכות הדיבור. בסדר, הוא יכול להתחיל אם הוא רוצה. אני גם בשמו אדבר כי אנחנו מדברים בשמם של העולים החדשים. אני גם כעולה חדש אני יותר חדש ממך, אבל בסדר. כמה שנים אנחנו נשארים חדשים?

אנחנו כל החיים

כמובן לא ברור איפה הסתדרות המורים פה.

כולם מדברים, אבל אין משהו ברור למה זה שייך, אין פה תכנית רב שנתית, אין תקציב מוגדר ולכן אני חושב שהגיע הזמן להסדיר את

הבעיה של האולפנים היא באמת הכי דחופה. אני לא אחזור על כל מה שנאמר פה, אני כן אגיד אני מקבל הרבה פניות מעולים שמגיעים לארץ ושואלים אותי, ברוך ה' אני נחשב לכמה אנשים מודל של מישהו שהצליח

אז בוא נכין תכנית חירום להעלאת יהודי צרפת וזה,

צריך לקרות בשנים הראשונות של הקדנציה שלך.

אגב, ליהודי צרפת יש תשובות ברורות לכל השאלות ששאלת למה הם לא עולים. אריאל סממה ואחרייך חבר הכנסת ביטון. שלום. שמי אריאל

אז אני רוצה לשתף אתכם בכמה תובנות שלי לגבי תהליך העלייה. יש שמודדים את הצלחת העלייה לפי מספר עולים בשנה, אבל מי שמכיר מקרוב סיפורי עלייה יודע שחלק ממי שעלו ארצה הם או ילדיהם נתקלים בקשיים כל כך רבים שהם שבים לארץ

היא גידלה תשעה ילדים.

היא הלכה לעשות כביסה במתנ"ס, כי היו מכונות בבית של חצי אוטומט, ובשעתיים האלה היא למדה עברית. כמה

הוא עשה מהפכה בבגרויות בירוחם, מ-5% ל-60% תוך כמה שנים, והוא מוסר את נפשו ללמד עולים עברית ולנהל את העניין הזה בארץ. אנשי מופת עובדים פה. משפחת כהן שראינו.

חייבים לתקן את זה, ואני איתכם, השר והיושב ראש.

שתי הערות קצרות, ברשותכם, אחת על אולפנים ואחת על

ההסתגלות.

אני עליתי בגיל חמש לישראל,

עובדת עד היום 30 שנה בניקיון

אם העלייה הזאת תיקלט, ומשרד האוצר צריך לזכור את הנתון הזה שוב ושוב, בתוך עשר שנים אם רק 80% מהאקדמאים ייקלטו במקצוע שלהם שמונה מיליארד שקלים המשק ירוויח. כל יום שהדבר הזה לא קורה אנחנו מדממים כסף ואנשים.

המדינה רק תרוויח מההשקעה האדירה הזאת.

קח את זה, קח את זה כפרויקט, תקבל תמיכה מלאה של ועדת העלייה והקליטה וכשתתעסק בעיקר גם תקבל גיבוי.

שמעת פה דברים שכבר בשלב ראשון אפשר לפתור לפני התקציב.

כשהתחלנו את כל התהליך הזה לא ידענו אם בכלל היהודים ירצו ללמוד עברית, לשמחתנו כן, היהודים רוצים ללמוד עברית והם מגיעים אלינו לאולפנים. אם

לגבי האולפנים, אני רוצה לומר שהדיון עלה גם בוועדת החינוך,

ארגון המורים לא היו אצלך. לא, הסתדרות המורים, ישבתי עם יפה בן דוד

זה בעצם בלי לפגוע במסגרת התקציב, זה עניין תזרימי. זה נכון שבשנה הראשונה זה קצת יותר, אבל ברור לחלוטין שזה נמשך. מסגרת התקציב תעלה כי מספרי העולים

סיון הייתה אצלנו לפני שבועיים עם כל הכוחות שקולטים את העולים בעיר, אבל במקום לעסוק בשיתופי פעולה אפשריים עם התיכונים כדי לקבל את ההורים ולחבר אותם לתלמידים ולילדים שלהם

היושב ראש, אני רוצה להציע לך עוד רעיון. עשינו בבתי ספר כיתות לקשישים, באים אלינו לבית ספר כיתת קשישים, יש עשרות אם לא

אני אומר לך, אדוני השר, אני אתחיל מזה, זה לא עלה פה בדיון, יש שחיקה במעמד של העלייה, ואני חייב לומר את זה גם לחבריי חברי הכנסת, הדיבור כאן בבית הזה כלפי עולים בכל מיני צורות

אבל לא מאפשרים להם להיקלט כאן, כי לא סגרו הסכם שכר. מי יכול להסביר את זה? הממונה על השכר כן ישב עם משרד החינוך, לא ישב עם משרד החינוך. זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת. אז הבקשות שלנו אליך בנושא האולפנים קודם כל. אחת, לדאוג שהממשלה תגמור את הסוגיה הזאת של מורי האולפן והרחבת האולפנים, כולל תכנית חירום, גם אם זה גיוס מילואים עם מורים שפרשו. שתיים, לקחת את הנושא הדיגיטלי ולאפשר אולפנים דיגיטליים למי שיכול, לפתוח את זה יותר. אתם לא תצליחו להתגבר על המספרים האלה אחרת, חייבים שיטות חדשות. שלוש, נושא הוואוצ'רים של המשרד, היום העולה משלם לאולפן ואחר כך מקבל החזר. זה פוגע, זה גם פוגע ביכולת שלכם לפקח על האולפנים, יש הרבה מאוד אולפנים שעובדים עם הוואוצ'רים, ואללה לא הייתי נותן להם ללמד איך חותכים סלט, בטח שלא לימודי שפה. למשרד צריכים להיות אולפנים שהוא בודק אותם, בדק את רמתם, התקשר מולם, העולה מגיע ואין לו את ההתקשקשות של הכסף, כי יש עולים שחלפו כבר חודשים ארוכים, הם גם שילמו 7,500 שקל, הם גם לא קיבלו את הכסף חזרה וגם אין להם דמי הסתגלות וגם לא למדו עברית. מכאן אני מגיע לדמי ההסתגלות. אדוני השר, יכולנו להביא לפה אלפים עם הסיפור הזה של דמי הסתגלות.

הגיעו מאזורי מצוקה,

ברחו משם, בלי רכוש, בלי ציוד, חלק גם אם היה להם רכוש או כסף הם לא יכולים להעביר אותו לכאן. הם נוחתים כאן, משפחה עם ילדים, עברית הם לא לומדים כי לא נותנים להם אולפן, וגם אם הם לומדים אולפן אז אסור להם לעבוד. דמי ההסתגלות האלה היו דבר שעוד מאפשר לעבור את הפער הזה, זה נפסק בסוף דצמבר, חייבים לחדש את זה. אין זמן לחכות לענייני התקציב.

תפנה לשר האוצר, תגיד לו שזה חירום,

בתקציב תחליטו על פתרונות אחרים? כרגע גם אין פתרונות אחרים וגם אין דמי הסתגלות והדבר הזה הוא קשה מאוד. דבר אחרון זה הסיוע בשכר דירה, קיצור מחמש שנים לשלוש שנים. הצטרף אלינו חבר הכנסת אלקין, הוא עומד בראשות ועדת משנה לענייני דיור, גם היה שר שיכון, הוא מכיר את הנושא הזה,

גם עוסק בנושא הזה המון. יש פה גם הזדמנות, אני חושב שיש פה הזדמנות לשנות ולעדכן, כולל העדכון בסל הקליטה שכבר דיברנו עליו. אני רוצה לתת לשר לסכם. חבר הכנסת אלקין, אתה רוצה בקצרה ממש? שני משפטים, כי אני מניח שהם עלו, אני פה רק מצרף את קולי. דבר, אני מדבר קצר בדרך כלל. לא, אני גם אדבר קצר, כי אתה ואני מדברים גם בינינו, לא רק כאן. אחת, זה כמובן מענק הסתגלות. אני חושב שזה הנושא הדחוף ביותר והנכון ביותר שצריך לרכז עליו את המאמץ ולא לחכות לאישור התקציב. שנית זה הסיפור של האולפנים, אמנם אתה לא הכתובת שם, אבל אתה הלקוח שנפגע כי אתה מייצג את ציבור העולים, ולכן אתה חייב לקחת את כולם בכוח ולסיים אותו כמה שיותר מהר. כמובן במקביל לחשוב על עוד פתרונות נוספים, אבל קודם כל צריך לסיים את האירוע הזה שהוא לא עושה כבוד למדינת ישראל שהיא לא מצליחה לפתור אותו כל כך הרבה זמן. כולם בעד, רק בסוף לא יוצא עשן לבן, אז צריך פה מישהו אחד בכיר שמכניס את כולם לחדר ואומר: אני לא יוצא מהחדר ואתם לא יוצאים מהחדר עד שלא יוצא עשן לבן, ומי שמייצג פה את הנפגע הכי קשה פה, וזה העלייה למדינת ישראל, זה אתה, ואתה גם יודע לעשות את זה. ובנושא של דיור,

אנחנו גם מדברים בינינו ואני חושב שאנחנו רואים עין בעין את הצורך ברפורמה בנושא של סיוע בדיור כדי לעשות אותו אפקטיבי יותר, אולי מקוצר יותר, אבל משמעותי יותר בתקופה הראשונית. כל השאר בהזדמנות אחרת.

תודה רבה על הדיון, רציתי שישמעו פה עוד כמה קולות, אבל לא שמעו, בשל קוצר זמן, אבל הכול בסדר. דיון חשוב מאוד בעיניי ואני אחזור על חלק או עיקרי הדברים שאמרתי בהתחלה ואני עוד אוסיף כמה דברים. יש תהליכים דרמטיים שקורים במדינת ישראל והם קורים בשקט, אנחנו לא תמיד מבינים אותם, אבל הם מתפוצצים לנו אחר כך בפנים. אני חושב שעל המשילות בגליל אני דיברתי לפני עשר שנים, עוד לדעתי בתור אזרח, והיום זה התפוצץ לנו בפרצוף בענק. אפשר להתעלם, אני לא חושב שזה צריך להיות המקצוע של אנשי האוצר, מהמספרים הענקיים שקלטנו ואנחנו נקלוט בשנה הקרובה. כשאני אומר שזה יכול באמת להפוך להזדמנות אני מתכוון לזה, כי בשבוע שעבר ישבתי עם מנהל בית חולים בכיר כאן בירושלים שקיבל לעבודה מישהו לנהל מחלקה, רופא בכיר ממוסקבה, לנהל מחלקה, מקצוע מאוד נצרך אצלו, ולאחר כל התהליך מנהל המחלקה ויתר על זה וחזר למוסקבה והפסדנו מנהל בכיר מאוד למקצוע מאוד נצרך. אבל אלה נגיד הסיפורים הטובים, הסיפורים הקשים יותר, דיברתי עליהם בהקשר של חינוך ובהקשר של רווחה, ואני אומר שאין לנו פריבילגיה להתעלם מהמציאות הזו. אני רוצה להגיד יותר מזה, בביקור האחרון בצרפת הרגשתי כמה סוגיית יוקר המחיה חוסמת את העלייה ועוצרת את העלייה. כל דבר, אם נשים אותו על ההתחלה במסלול הנכון אז הוא יגדל ויצמח ישר. היה ט"ו בשבט לא מזמן וכשנוטעים את העץ ישר אז הוא גדל ישר, וכשנוטעים אותו עקום או כשלא מטפלים בו כמו שצריך, אז אחר כך גמרנו, העץ גם לא ייתן הרבה פירות. יש לנו למעלה מ-75,000 עולים כאלה בשנה האחרונה וכנראה שיהיה גם מספר דומה בשנה הקרובה. אני לא מכיר שמדינת ישראל החליטה לוותר על ערכיה ולכן סביר להניח שזה המספר ואנחנו נצטרך להתייחס לזה בהתאם. השנה-שנתיים הראשונות בעיניי הן קריטיות, הן בהקשר של למידת השפה והן קריטיות בהקשר של הפניוּת של האנשים, דיברתי על מודל סיר הלחץ, להתעסק בסוגיות אחרות, להתעסק במציאת עבודה, להתעסק עם קשיי ההסתגלות של בני המשפחה, של הילדים, וכל השינוי התרבותי והכול. לכן כל חבילת השנה הראשונה על כל מרכיביה, הייתי אומר שנתיים אפילו, היא קריטית בעיניי. אפשר לספר שאנחנו נותנים שכר דירה, אבל אם אנחנו נותנים 400 שקלים כשאנחנו יודעים כמה עלה רק מחיר הדיור בשנה האחרונה אז אנחנו מבינים שזה לא אפקטיבי,

תוסיפו לזה את המצוקות האחרות, בין אם הגעת מאוקראינה ובין אם הגעת עם היורו מפריז. נכון שיש עכשיו סוגיות, הרפורמה המשפטית שמרעידה את העולם ולאף אחד אין פנאי,

הדברים הדרמטיים קורים בשקט במדינת ישראל והם מתפוצצים לנו אחר כך בענק. אני רוצה להגיד משהו לגבי האולפנים. מורי האולפנים, אני בקשר עם שר החינוך, זה לא המנדט שלי, ואני הגעתי לכאן כרגע בתור שר העלייה והקליטה ואני לצורך העניין פועל מולו. ובמחילה, שזה לא יישמע זלזול בפעילות שלך, אני לא צריך את דיוני הוועדה בשביל לדבר עם שר החינוך ולעבוד מולו. אני אומר את זה בהערכה, רק שלא יישמע שאין תהליכי עבודה.

אחראי להתחדשות של תהליכי עבודה במשרד. אני אומר את זה גם לגבי זה שהמשרד כרגע מפוסק עם וון סטופ שופ ב-11 מרחבים והעובדים לא מוצאים את עצמם. אתמול ישבתי עם הרשויות וצריך לבחון את כל תהליכי העבודה. היום הוון סטופ שופ שלנו מתעסק בעיקר בעבודה פרוצדורלית של מסמכים ובירוקרטיה ופחות עוסק בסוגיות של קליטה. כמו למשל בריאות, בנקים, חינוך וכן על זה הדרך.

שהמשרד לא יכול להישאר מפוסק בצורה הזו שהוא פרוס כבר למעלה משנה. יכול להיות שזה התאים לתקופה קצרה, אבל אנחנו צריכים להיכנס למעין שגרת חירום.

כל הנקודות שאתה אומר הן נכונות וצריך למצוא ולהגדיר את שגרת החירום. בעניין הזה המנכ"ל החדש, אחת המשימות הראשונות שהוא קיבל זה היה להציג תכנית עבודה בהקשר הזה. אני רוצה להגיד משהו לגבי האולפנים הפרטיים. האולפנים הממשלתיים הם אולפנים טובים, מצוינים, ואסור שהם יהיו ילדים חורגים לאלוקים. זה לא התחיל מהיום וזה כנראה צריך להיות מתוקן ממזמן, כולם מורים בישראל וצריכים לקבל את היחס המתאים. היכולת שלנו להתחדש, היכולת שלנו לייצר את הלימודים הווירטואליים, וראינו בצרפת את השיעורים, אווה, את במקרה היית איתי כי את גם אשתו של אביטבול, וראינו את השיעורים הווירטואליים, אז השוק החופשי כבר מקדים אותנו, וזה בסדר גמור שהשוק החופשי אני לא יודע אם זה בסדר גמור, רק זה מעיד על הכיוונים שצריכים ללכת אליהם ואנחנו צריכים ללכת גם לכיוונים האלה, אנחנו צריכים ללכת לכיוונים שייתנו מענים שיאפשרו מגוון רחב יותר בשעות הלמידה, שיאפשרו עבודה תוך כדי, שהם יהיו יותר ידידותיים למשתמש.

אני בוחן גם את ההצעה שחבר הכנסת מיכאל ביטון הציע בערוצים שלי כי אני חושב שלאולפנים, כפי שאמר חבר הכנסת ליברמן, יש עוד משמעות, יש משמעות בקליטה ויש גם משמעות בבניית הזהות ויש משמעות בהסתגלות התרבות. אגב, גם את זה יכולים לתת אולפנים פרטיים. מה עם מענק הסתגלות? אני דיברתי, אני אומר שמבחינתי השנה הראשונה היא קריטית, היא דרמטית, ומבחינתי ככל שתיווצר חבילה ראויה יותר לשנה הראשונה, בכלל זה כל המרכיבים, ככה כן ייטב. זהו, אלה הדברים שאני רוצה לומר. סיוע בשכר דירה, קיצור מחמש שנים. שכר הדירה, ברור שאני שם. אני חושב ששכר הדירה היום הוא פיקטיבי. אני חושב שצריך להסתכל בסוף, נצטרך לבחון את החבילה של השנה הראשונה. יש לי רק בקשה אחת אליך, אדוני השר, גם בזמן שבוחנים חייבים לתת מענה חירום איפה שהיה מענה חירום עד שתסתיים הבחינה, כי הימים חולפים ואנשים נמצאים בלי פתרונות בסיסיים. הערכה ללוח זמנים. התקציב יעבור במאי-יוני. אתה יכול לתת לנו הערכה ללוח זמנים? הבנתי מה שאתה אומר, אני אשתדל, המשימה ברורה לי. ועוד נקודה אחרונה שתרשום בשיחה שלך עם שר האוצר זה הפטור ממע"מ גם בתיירות, כי הפגיעה היא גם בעלייה, שיידע שגם במובן הזה יש פגיעה בעלייה. תודה רבה.

חזק וברוך לשניכם. הישיבה ננעלה בשעה 10:58.